בוקר טוב לכולם וחג שמח. אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של ועדת החינוך של הכנסת, היום ט"ו בשבט התשפ"ב, 17 בינואר 2022. לפני שאנחנו ניגש לט"ו בשבט והמשמעות שלו, ואיך הוא

אך כעת כולנו בסירה אחת" אבל אם אנחנו מדברים במגוון דעות ואיך להכיל את כולן. אין כמו הציטוט של הנשיא המנוח ג'ון קנדי, באחד

הוא בא לידי ביטוי בתפריט הישראלי המגוון והמרתק ומאוד מאוד טעים,

והיום אנחנו נשמע מיוזמות חינוכיות שונות, ונחשוב יחד כיצד

בכנסת, לא רק בט"ו בשבט, אלא בט"ו בשבט של שנת שמיטה, כי ככה אנחנו מאמינים בפורום חברה משותפת בישראל, שלכל אחד מאיתנו יש מה לתת, אנחנו לא רוצים לשמור את הרכוש

בשנים האחרונות זה שנות קורונה, אנחנו נפגשים כל ההורים בשער של בית הספר ופתאום חשבתי על זה הבוקר, שאנחנו רואים את ה-ביחד הזה, גם בשער וגם בשיעור, בשער אנחנו רואים באמת את כל

מיתרים פנו אליי אחרי נאום הבכורה שלי, שבו סיפרתי על הרקע שלי. אני בת לאבא שחזר בשאלה, גדלתי בבית שהיו לי מצד אחד סבים חרדים ומצד שני סבים חילונים,

עם אמירה שדעות שונות וצדדים שונים במפה הפוליטית יכולים לשבת ביחד, זה היה נראה לי אך טבעי שנעבור לשלב הכי מדויק בהיסטוריה שבאה ואומרת שבמקום שמערכת החינוך שלנו תחדד את ההבדלים, בואו נעודד מערכת חינוך שלא מטשטשת את ההבדלים, אלא כמו שרנית

כל מי שישבתי אתו עד היום בממשלה, לא הייתה התנגדות לעצם הרעיון,

יש לנו עוד אתגרים לפנינו, גם בשלטון המקומי, גם בממשלה, אבל אני באמת מרגישה שזו העת וזה הזמן לבוא ולהגיד אמירה, שאנחנו מעודדים בדיוק את מערכת החינוך הזאתי שתאחד ותביא את

יפה מאוד. כדי להצליח בחינוך שמשלב זרמים שונים ותפיסות עולם שונות, כל צד צריך קצת להצטמצם ולכן כשאני מסתכל הרי סיימנו עכשיו נגיד את הפרק מבוא של הדיון, אבל הדיון הזה הוא לצערי קצר משום שזה יום הולדת של הכנסת, ויש הרבה מאוד דיונים ואנחנו נסיים לקראת שעה עשר.

כי באמת זה לא כל כך קל, אז אנחנו עדים עכשיו לאחרונה על כל הרשתות החברתיות

ובאמת,

זאת אומרת לאו דווקא לא רק מפגשים ונפגש יהודים וערבים ביחד ונעשה איזשהו סשן מיוחד, אלא צריך באמת חשיבת עומק שתוכל לתת את הביטוי הזה לדבר

היא לא נמצאת, אז אם ככה, אנחנו נעבור למי שנמצא פה כרגע,

מ"גישורים" יש לנו נציג פה, נכון? כן. אז בבקשה אדוני, יש לך שלוש דקות.

נכון, זה בעיה,

יש לנו כוונות ויש לנו אנשים מוכשרים שיכולים להפעיל את כל התוכניות שיש לנו, אך אנו נתקלים בתקציבים ואני מקווה שאולי יום אחד

כתנאי בסיסי וכעניין עקרוני ומוביל וראשון במעלה ולתת לסטודנטים ולאנשים שמוכשרים להוראה את הכלים ללמד בבתי ספר משלבים,

בבתי הספר בזרמים השונים, לתת להם את הכלים לנהל דיאלוג וחיים משותפים. אני שמחה להיות במכללה שבה הנושא הזה הוא נושא שקיים ומוביל. יש מגוון

מקיימים תוכנית מפגש בין בתי ספר שעובדים עם תל"י,

הכנסייתית, ד"ר שרה ברנשטיין גם נמצאת איתנו היום בשיח. במסגרת התוכניות האלה תלמידים

ט"ו בשבט שמח, יום חג שמח לכנסת ישראל.

שני דברים אני מבקש לציין, קודם כל ברוך הבא למנכ"ל הכנסת גיל סגל, שמקדם כנסת ירוקה, זה גם חלק מרוח

עם מכללות וכו', הם כולם קשרים שנוצרו על ידי חבר שמביא חבר, אם היה איזשהו נגיד פורטל, או איזשהו תפריט

גם בשירות הציבורי ברשויות המקומיות, יש כ-70 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה שמלווים על ידי משרד הרווחה ותוכנית גישורים, אבל מתופעלים ופועלים בתוך הרשויות המקומיות כשלוחה של השלטון המרכזי בכל התחומים, בתוך מערכות החינוך, בתוך מערכות התכנון וההנדסה, בין התושבים מקדמים

אני לא מכיר את התוכנית,

אם זה יבוא מהוועדה, יש כאן חברת כנסת מסיעתי שתוכל לגלגל את הנושא הזה, אם נצטרך אני אסייע,

תודה רבה. אני חייב לציין שבתור, הצגתי את עצמי כבר כנציג אני חושב יחיד בכנסת של העדה האמריקאית המפוארת ומי שגדל שם מכיר

אבל הבעיה המרכזית היא שזה נתון לשיקול דעתו של כל מנהל, מנהלת, האם להשתמש בתוכנית, או לא וכאן אנחנו נופלים לאיזושהי בעיה. אני חושבת שחברה שמורכבת מכל כך הרבה מיעוטים ומרובת

הזהותי שלו ולקבל את הזהות של האחר.

אנחנו נצטרך להסתפק בזה, כי אני באמת רוצה לאפשר לנציגי משרד החינוך ואני יודע שגברת שושי שפיגל ומר אייל רק נמצאים

קודם כל מבחינתנו מי שבעצם אחראי ואמון

הוא אנשי החינוך ולכן אחד הערוצים שהמטה כיום מקדם, הוא הנושא של לימוד משותף שקצת נגע בו כאן

כפי שאמרתי בהתחלה, באנו מספינות שונות, אבל אנחנו באותה סירה, בואו נחיה ביחד ונחיה בהרמוניה. חג ט"ו בשבט שמח. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:02.